אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. זה קצת חריג להציע הצעה לסדר, אבל בבקשה. ממש קצר. תודה רבה אדוני היושב ראש. בוקר טוב לכולם. אנחנו כמובן מחזקים ומגבים את כוחות הביטחון שפועלים עכשיו ברצועת עזה. אני רוצה להסב את תשומת הלב, בעיקר של שר האוצר, שהעסקים בכל האזור היום סגורים וסופגים הפסדים. בכל סבבי ההסלמה האחרונים הממשלה מתעלמת ממצוקת בעלי העסקים והמפעלים באזור ואני קורא למשרד האוצר כבר עכשיו לעבוד על מתווה פיצוי לבעלי עסקים ולא משנה כמה זמן יימשך המבצע הזה. אנחנו מקווים שהוא יהיה כמה שיותר

הוגדר מצב מיוחד בעורף. דבר שני, ממש בקצרה. אני מניח שיהיו היום הצבעות בזמן מליאת הכנסת. אני מבין את האילוצים שלכם, אבל היום מציינים את יום הניצחון על גרמניה הנאצית ועבורי הוא יום מיוחד ומיוחד עבור הקהילה אותה אני מייצג כאן. אם יש אפשרות לעשות הפסקה, לפחות בזמן ציון היום המיוחד הזה במליאת הכנסת, אני מאוד אשמח. תודה רבה. היום הוא גם יום המילואים. נכון. היום זה גם ל"ג בעומר, הילולת רבי שמעון בר יוחאי. גם זה יום שהוא מאוד מאוד חשוב.

אני מבקש ממך לאשר קיזוזים למי שרוצה להתקזז בגלל כל האירועים. אני כמרכז האופוזיציה בוועדה לא יכול להתקזז. לאחר הדיון שהיה אתמול הגענו להסכמה לגבי הנוסח. אני אקריא את התיקונים. אדוני היושב ראש, סליחה, אנחנו לא בתוך הסידור הזה ויש לי הרבה מה לומר. אני אתן לך לדבר. הרבה לומר לא כי אני לא מתחיל דיון מחדש אבל תאמר את עיקרי הדברים. אני דווקא די מזדהה איתך אבל זה החוק שמדבר. הנוסח מונח בפניכם. אתם יכולים לראות את התיקונים ב"עקוב אחר שינויים". אין לנו את הנוסח. לא שמו את החומר.

הנוסח. בסעיף 28א שמדבר על סירוב בלתי סביר להתקשרות עם יועץ פנסיוני, בסעיף קטן (ב). התיקון בסעיף קטן (א) הוא תיקון ניסוחי. במקום בפרק זה, כי יש כאן התייחסות לפרק. בסעיף קטן (ב) הכנסנו, בהתאם להערות שהתקבלו בוועדה, ש"גוף מוסדי שמסרב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה או מסיים התקרות בהסכם כאמור, יודיע על כך ליועץ הפנסיוני בכתב ויפרט בהודעה כאמור את הנימוקים לסירובו". בסעיף קטן ג), בהגדרה של סירוב בלתי סביר, הכנסנו את הסיפה שמתייחסת לסיום התקשרות בהסכם כאמור. בפסקה (3) הכנסנו את אישור ועדת הכספים. זה יהיה "סירוב בנסיבות אחרות", לא כפי שהורה הממונה אלא "שיקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת". הסעיף שנוסח אתמול לאחר הדיון בוועדה: "מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (2) פסקה (2) מתייחסת לסירוב שמבוסס על מספר הלקוחות, מאפייני הלקוחות, היקף הסכומים, היקף עמלות ההפצה לא יראו כסירוב בלתי סביר סירוב המבוסס על הסכם שאינו רווחי לגוף המוסדי לעניין שיעור ותנאי עמלת ההפצה, השירות הניתן לפיו ותקופתו ביחס לסוג מוצר פנסיוני מסוים ובלבד שלא קיים הסכם בעל תנאים דומים כאמור עם בעל רישיון אחר". אביגיל, תסבירי. בוקר טוב. אגף תקציבים. בדיון אתמול עלתה טענה מצד חברות הביטוח שהיום ההסכמים עם חלק מהיועצים,

גורמים הפסדים משום שיש פער בין דמי הניהול שהגוף המוסדי גובה לבין עמלת ההפצה שהגוף המוסדי משלם ליועץ הפנסיוני בבנק. לכן אנחנו קיבלנו את הבקשה כפי שעלתה, שאנחנו נגדיר באופן מפורש שסירוב שמבוסס על הסכם שאינו רווחי, השיקולים של שיעור ותנאי הפצה, העתקנו את מה שכתוב בתחילת הסעיף, השירות שניתן לפי תקופתו, לא ייחשב סירוב בלתי סביר אלא אם קיים הסכם דומה, הסכם שהוא כן הפסדי, עם גורם אחר, עם בעל רישיון אחר. במקרה כזה הגוף המוסדי לא יוכל לסרב להתקשרות כזאת. להבנתנו זה פותר את הבעיה ובעניין הזה יש לנו הסכמה עם חברות הביטוח. אבל לצערי קולם של יועצי הביטוח לא נשמע. אין דבר כזה שנקרא יועצי ביטוח. אין דבר הזה בחוק. סוכני ביטוח. יש את לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל. אני ממשיכה להקריא את התיקונים. בסעיף 28ב, בסעיף קטן (א) זו הערה שביקש להכניס משרד האוצר. בנוסח המקורי היה כתוב ש"גוף מוסדי לא יפלה, במתן שירותים, לרבות במתן גישה למערכות הגוף המוסדי, בין בעל רישיון מסוים שעימו התקשר בהסכם לתשלום עמלת הפצה". משרד האוצר ביקש לתקן את הניסוח כך שיהיה ברור שהכוונה היא לביצוע העסקה. הלשכה המשפטית, משרד האוצר. זה תיקון טעות סופר. יועצים פנסיוניים עצמאיים שלא עובדים במודל של עמלות הפצה, לא חותמים על הסכם לתשלום עמלת הפצה. אנחנו סברנו שנכון להרחיב את זה כפי שזה קיים בסעיף 28א כך שזה יהיה הסכם לביצוע עסקה, הסכם שמאפשר ביצוע עסקה בין הגוף המוסדי לבין הלקוח. כך ייכללו גם היועצים העצמאיים שמקבלים את התשלום שלהם מהלקוח עצמו ולא מעמלת ההפצה שמשלם הגוף המוסדי. בסעיף קטן (ב).

לבקשת הוועדה נאמר ש"בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לתת הוראות בדבר נסיבות ואמות מידה למתן השירות". בפסקה (3) שמדברת על העיצומים הכספיים, במהלך הדיון דובר על חלופה להחלת עיצומים כספיים. אתם בחנתם את הנושא הזה|?

ברשותך, אם אפשר לחזור רגע לסעיף הקודם שהקראת. שם אנחנו כן היינו מבקשים להשאיר את זה לסמכות הממונה. מדובר בסמכות די תפעולית שאנחנו חושבים

לדעתנו לא נדרשת כאן בהכרח התערבות של ועדת הכספים. אלה דברים טכניים שדורשים כל הזמן עדכון. בסדר.

פסקה (3). לגבי העיצומים הכספיים.

מבחינתנו אנחנו רואים חשיבות רבה בכך שיהיו עיצומים כספיים בחוק כי אחרת אנחנו חוששים שבעצם החוק לא ישיג את מטרתו מכיוון שלממונה לא תהיה סמכות לבצע אכיפה. במצב הזה יש התראות? כן. רשות שוק ההון תוכל להרחיב בנושא. הלשכה המשפטית, רשות שוק ההון. יש לנו שיקול דעת. סמכות הטלת העצומים היא סמכות בשיקול דעת. אנחנו מפעילים אותה לא באופן אוטומטי. אנחנו גם שולחים מכתבים לפני כן. לא בכל מקרה אנחנו הולכים לעיצום. זה תלוי בחומרת ההפרה. יש הוראות לגבי הפחתות של העיצומים בהפרה ראשונה וכדומה. מה גובה העיצום? תלוי בגודל הגוף המוסדי. בעיקרון זה רבע מיליון שקלים לכל הפרה. ויש לכם שיקול דעת להפחית. כן.

אפשר משהו טכני קטן. בפסקה (ד1)(2), העיצום הכספי. מכיוון ששינינו לעניין סמכות להגדיר עילות נוספות לסירוב בלתי סביר, שינינו את הסמכות מהממונה לשר האוצר, לכן צריך לתקן גם שם, במקום הורה הממונה, לומר קבע השר. קבע השר.

בסוף פסקה (2), ב-(ד1)(2). זה יהיה: "סירב להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה בנסיבות שקבע השר לפי פסקה (3). בסדר. מר אייזיק, אתה רצית להתייחס. לפני כן אני רוצה לומר משהו. במשך כל השנים, במיוחד בתקופות שאני יושב ראש ועדת הכספים, מבחינתי סוכני הביטוח הם גורם מאוד חשוב. אני גם עשיתי חקיקה בעניין שלכם בתקופות שאתה לא היית נשיא הלשכה. גם היום אני סבור שצריך מאוד מאוד לסייע לסוכני הביטוח. הבאתי כאן דוגמאות כולם מכירים אותן שכאשר הייתי צריך את חברת הביטוח, הייתי צריך לחפש אותה במעליות ולא מצאתי שום דבר. סוכן ביטוח הוא איש שקרוב אלי, אני יכול לדבר איתו, הוא יכול לעזור לי בעניין הזה. החוק הזה איננו רלוונטי לעניין. באה הממשלה ואומרת שהיא רוצה לחזק את הייעוץ הפנסיוני שמאוד מאוד נחלש. אין עניין כאן להכניס את סוכני הביטוח. אתה תאמר את הדברים שלך אבל אני אומר לך שלא יהיה שינוי בעמדה שלי כלפי סוכני הביטוח. אני אעשה כל מאמץ לעזור לכם כי אני חושב שזה גוף חשוב. בחוק הזה, לא צריך בכל דבר לומר גם סוכני הביטוח. מר אייזיק, הבמה לרשותך. בקצרה. אנחנו כבר קיימנו את הדיונים. אדוני היושב ראש, קודם כל תודה רבה. אני מאוד מודה מעריך את מה שאתה אומר ואני יודע שאתה אומר את זה מנימי ליבך. אמרת לי את זה גם בדיונים בוועדת הכנסת עת ישבנו על הפיצולים בחוק ההסדרים וטפחת לי על הרגל וגם עודדת אותי. תודה רבה. אני רוצה לומר שאנחנו בכלל לא האישיו כאן. האישיו כאן הם אזרחי מדינת ישראל. הייתה כאן הזדמנות לצרף אותנו לחקיקה שתשפר את השירות לאזרחי מדינת ישראל כי כיום אנחנו נתקלים בסיטואציות שאנחנו לא יכולים לתת לאזרחים שירות בגופים כאלה ואחרים, וזאת תקלה רצינית. אני חושב שצריך ללמוד גם ממה שקרה בעבר הלא רחוק. יש לנו זיכרון קצר עם כל מה שקרה עם ביטוחי המשכנתאות בבנקים שהם היו מאוד מאוד יקרים ובסופו של דבר ייקרו את תשלומי המשכנתא שאזרחי מדינת ישראל שילמו ועם הימים עשינו רפורמה ואני חושב שהרפורמה היא לטובת כל האזרחים. אני חושב שבמקום עוד פעם לתת יתרון לעסקים הקטנים והבינוניים, ועל זה כולנו מדברים כל הזמן, אנחנו שוב נגררים למקומות של מתן יתרונות לגופים הגדולים ואני חושב שזאת תקלה, זה לא טוב, זה לא מעודד את הצמיחה, זה לא מעודד את המלחמה ביוקר המחיה ואני חושב שזה שאנחנו נהיה מחוץ להסדר הזה, לדעתי זאת תקלה של מדינת ישראל וחבל. זה פספוס ענק. תודה רבה.

תודה רבה. יש הסתייגויות? כן, יש הסתייגויות. אנחנו מתחילים בהסתייגויות. אני רואה שיש הסתייגויות שהתקבלו ביחס לדיון אתמול ויש הסתייגויות שהתקבלו ביחס לדיון היום. אני אנסה לסנכרן אבל אם נמצאים כאן חברי הכנסת ויודעים לומר מראש, שיאמרו. יש הסתייגויות שהגיעו ממש עכשיו, ממש לפני הדיון. נתחיל בהסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו. הסתייגות מספר 1. בפרק ג'1 סעיף 28א, להוסיף "התווסף כך שיחול גם לגבי חברות ביטוח". אני מתכוון סוכני הביטוח. אני אסביר את זה. אני שמעתי את עמדתך אדוני היושב ראש ואני שמעתי את תמיכתך בסוכני הביטוח. הם הכי נגישים אבל כשאתה בא לחוקק חוק ואתה מתקן עוול שנגרם ליועצים פנסיוניים - - - אבל זה הנושא. הנושא הוא יועצים פנסיוניים.

אבל באותה הזדמנות אתה יכול גם לתקן עוול שנגרם לסוכני ביטוח. בוא נעשה חוק. גם כשהייתי שר במשרד האוצר דנתי בנושא הזה של סוכני הביטוח. ומה עשית? אנחנו קישרנו אותם עם הגורמים המקצועיים.

ניסינו. הקמנו, עשינו את כל הבדיקות הנדרשות, עזרנו להם כדי שחברות ביטוח יאפשרו להם. היה הנושא של הסוכנים הערביים. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. גם אני מגיש רוויזיה. אני מודיע שמעכשיו כל מה שיש, יש רוויזיה של ישראל ביתנו. ואני לא מישראל ביתנו. בפרק ג'1, סעיף 28א(ב) להוסיף "יתווסף בסעיף בצמוד ליועץ פנסיוני גם סוכני ביטוח". היכן שיהיה רשום חברות ביטוח,

כפי שאמרתי, קיימנו דיון מאחר ועלתה טענה מאוד קשה של סוכני הביטוח מהמגזר הערבי לפיה חברות ביטוח לא מאפשרות להם ולא פותחות בפניהם את המערכת. גם בזה צריך חקיקה נפרדת. הטענה היא נכונה אבל זה לא קשור לכאן. טענה מאוד נכונה. דיברו איתי אנשי אגף שוק ההון ואמרו שהנושא הזה טופל. אני מקווה שאכן הנושא טופל. אם לא, אנחנו נטפל בזה כי זו טענה נכונה. אתה צודק. בוא נוביל ביחד. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה רוויזיה. רוויזיה. אני יכולה להצטרף לרוויזיה? הייתי בטוח שב-ל"ג בעומר לא יהיו רוויזיות. בפרק ג'1, התקשרות עם יועץ פנסיוני וסוכני ביטוח. מבחינתי זה הדבר החשוב ביותר. אם אתה לא מצליח להוסיף ולהכניס את סוכני הביטוח לנושא, אנחנו תיקנו, עזרנו ליועצים אבל פספסנו תיקון חשוב מאוד, מה שיאפשר לאנשים להתפרנס בכבוד. אנחנו נעשה את זה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. רוויזיה על הכול. על כל סעיף אני מבקש רוויזיה. אם תיתן לי כמה דקות, אני אשמח לנמק כל רוויזיה. אני מגיש רוויזיה על כל הסעיפים. למען הסדר הטוב כדאי להגיש סעיף-סעיף, אבל אם אתה מתעקש מראש,

אני כאן. על כל מה שיהיה עכשיו יש רוויזיה שלכם. מבחינה משפטית צריך להסביר רוויזיה? לא חייבים להסביר. אבל אנחנו נשמח לנמק. בסעיף ג'1 בסעיף 28א(1), בנוסף לייעוץ הפנסיוני יבוא גם סוכני ביטוח. מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

פרק ג'1, סעיף 28ב, להוסיף בצמוד ליועץ הפנסיוני גם סוכני ביטוח. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. סיימנו עם ההסתייגויות של ישראל ביתנו. אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי. בסעיף 36(2), בכותרת השוליים, במקום איסור סירוב ... ליועצים פנסיוניים בעניין התקשרות". יש לך את שני הקבצים שלנו? נגלה תוך כדי תנועה. אתמול גם מסרנו לכם ליתר ביטחון למרות שקיבלנו אישור שלכם. אני רוצה לבדוק שיש לכם את כל ההסתייגויות. כבר הייתה פשלה ביום שני ב-10:00 בלילה. שמענו את מה שאמרת ושלומית בודקת את זה תוך כדי תנועה. אני אשמח לנמק. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. כן, יש את ההסתייגויות.

בסעיף 36(2), במקום "איסור" יבוא "אישור". גפני, זמן נימוק. בבקשה.

אנחנו רוצים את זמן הנימוק שלנו. מגיע לנו. מגיע או לא מגיע, זה סיפור אחר. כאן זה לא הולך לפי מגיע.

קודם כל אני רוצה לברך את השר פרוש על ארגון מאוד מאוד מכובד ונהדר שהיה אתמול ב-ל"ג בעומר, בחגיגות במירון שעברו בבטחה והוסיפו אזורים. הדבר הזה התנהל כשורה והתנהל בצורה מצוינת. כשצריך אפשר גם לחלק מחמאות. מהאופוזיציה אנחנו שולחים לפרוש ברכות על הארגון הנהדר. אבל שרן, לא לעבריין המין ברלנד שבסוף כן הדליק מדורה בניגוד לנוהל הדלקת מדורות במירון. זאת באמת בושה גדולה וצריך לבדוק האם פרוש יעמוד בסנקציות בנושא הזה.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. בסעיף 28א במקום "אחרי" יבוא "לאחר". אחרי שאתם הדלקתם את המדורות אתמול בלילה, אנחנו החלטנו להדליק את המדורות היום בבוקר כאן בוועדת הכספים. אגב, בגנים מדליקים היום. כדי להיאבק בחוק ההסדרים ובתקציב שלא הביא בשורה אמיתית לאזרחי המדינה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. בסעיף 36(2), בסעיף 28א, במקום "גוף מוסדי" יבוא "ארגון מוסדי". ובהזדמנות זו חשוב לי לציין שבניגוד לקרדיט שמגיע לשר פרוש, אתמול ראיתי ששר הכלכלה ניר ברקת לוקח קרדיט שלא שלו, וגם ראש הממשלה נתניהו. כולם לקחו קרדיט לא שלהם. הכול נגמר במארס 2022. מעשה של שרת הכלכלה לשעבר אורנה ברביבאי. באמת, זה היה אחד הדברים המצחיקים. מצחיקים ומבישים. איך כל כך הרבה אנשים מנסים לקחת קרדיט שלא שלהם. ניר ברקת בא וסיפר לכולם איך הוא הסיר חסמים ונאבק ונלחם כדי להביא את חברת קרפור למדינת ישראל. בושה וחרפה. מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? 1. הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

רוויזיה. כאן לנו מקבץ. אני עוברת להסתייגות מספר 11. מקבץ מאיפה עד איפה? אנחנו ב-5 עד 10. אני עכשיו ב-11. תקריאי את ה-11. אבל אחד הוא "לאחר".

מספר 11. בסעיף 36(2), בסעיף 28א לאחר "יועץ פנסיוני" יבוא "אובייקטיבי". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

לא סיימתי לספר לך שלא רק ברקת ניסה לקחת את אותו קרדיט.

זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד אבל לשם כך אני צריכה את זמן הנימוק.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

לא שמעתי נוסח ההסתייגות. רוויזיה. רוויזיה. הוא הצביע כבר גם על 13. מקבץ עד מספר 28. בסעיף 36(2), בסעיף 28א. אם אתה נותן חצי דקה, אז תן חצי דקה. עד הסתייגות מספר 27. עד 28. למה 27? נכון,

עד 27. בסעיף 28א, במקום "להגדרה" יבוא "בהגדרה". אני מבקשת לנמק. לא רק ניר ברקת לקח קרדיט אלא היה גם את ראש הממשלה נתניהו שסיפר איך הם עובדים קשה כדי להביא עוד חברות מחוץ לארץ. בסוף מי שחתם על ההסכם הזה היו בממשלה הקודמת. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

גפני, אלה אפילו לא 30 שניות. אנחנו בהסתייגות מספר 28. בסעיף 36(2) בסעיף 28א, במקום "להתקשר עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה שבסעיף קטן (ג)" יבוא "ייכנס להסכם עם יועץ פנסיוני בהסכם לביצוע עסקה שבסעיף קטן (ג)". אחרי שכולם לקחו את הקרדיט, חשוב לציין שרשת קרפור למעשה הגיעה למדינת ישראל כתוצאה מהמדיניות של הממשלה הקודמת, של הקלה בחסמים, הקלה ברגולציה והקלה ביבוא. בדיוק ההיפך ממה שאתם עושים בחוק ההסדרים הזה ובתקציב המדינה הנוכחי. המדיניות שהממשלה הקודמת קבעה בעניין - - - ברור.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

אדוני היושב ראש, אני רואה שהוא מודד את הזמנים. אני מבקש לכבד את הזמנים. אם אתה נותן חצי דקה בלי שהוא הודיע לך שהוא לקח חצי דקה,

רביבו, אל תאמין להם. הם רוצים להשתיק אותך כדי שתתעסק עם השעון ולא עם הדיבור. קחו זמנים. חמד אחראי על השעון יחד איתך. אני כאן כדי לשמור עליך. הסתייגות מספר 29. בסעיף 36(2) בסעיף 28א, במקום "..." יבוא "...". אותה מדיניות של הממשלה הקודמת שלמעשה הביאה את קרפור, זאת הייתה עבודה משותפת של בנט, של לפיד,

של חמד, של אביר קארה ושל אורנה. כולם עבדו ביחד ואף אחד לא ניסה לגנוב קרדיט אחד מהשני. אני לא מדברת על מה שקורה עכשיו. גפני, עוד לא עברו 30 שניות.

מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. גפני, אנחנו מרגישים לרגע שאנחנו בוועדת החוקה.

עוד לא עברו 30 שניות. אני צריך מאוד מאוד להתאמץ. לא מספיקים להרים את היד וזה נגמר. הסתייגות מספר 30. בסעיף 28א, במקום "אשר" יבוא "שיכול". עבודה מאומצת של כלל חברי הממשלה בעקבות אותה מדיניות - אגב, מדיניות של שר אוצר ואפשר לתת לו קרדיט של פתיחת השוק ופתיחת היבוא והסרת חסמים ורגולציה. שר האוצר ושרת הכלכלה לשעבר. אבל זה היה שיתוף פעולה של כולם. לא צריך לקחת קרדיט. הייתה מדיניות והמדיניות שאנחנו רואים היום בחוק ההסדרים, הרבה פעמים היא פשוט הפוכה לכך. היא שונה. הרבה פעמים סוגרים. מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע?

יושב ראש הוועדה, אתה מונע מאיתנו להצביע. אני מצביעה בעד. גם אני בעד. תן שנייה

כבוד היושב בראש, זמן להרים יד. שנקשיב, שנצביע, שנספור את הקולות, שנודיע על תוצאת ההצבעה.

הסתייגות מספר 31. בסעיף 28א במקום "יסרב" יבוא "מסכים". עכשיו בנועם אני אומר שבסוף זאת הייתה עבודה משותפת. הייתי מצפה ממך גפני לדאוג שבאמת יש בשורה לכל הנושא של יוקר המחיה. מה זה רלוונטי לחוק הזה? פתיחת שוק היבוא היא קריטית.

החוק הזה הוא חוק שמסיר בחלק מהמקרים את הרגולציה, מצד שני כרגע הוא מוסיף רגולציה. אני מבינה את העניין שזה לטובה משום שזה לטובת היועצים האובייקטיביים. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

9-7. רוויזיה. לא יכול להיות 9-7. 8 נגד 7. לא יכול להיות מצב שלא נספור את הקולות. בואו פעם אחת נעשה הצבעה שמית.

בסעיף 36(2), בסעיף 28א, במקום "מסרב" יבוא "לא מסכים". כמו שאמרתי, אם הייתם מביאים את אותה בשורה של הקלה ביוקר המחיה, הוזלת יוקר המחיה, על ידי פתיחת היבוא,

זה לא בסדר. אם אתם רוצים, אנחנו ניתן לכם רעיונות. יש המון רעיונות איך אנחנו יכולים להוזיל את יוקר המחיה ואתה יודע מה?

קחו אתם

הקרדיט. הרי אתם על ההגה. דיברנו קודם על העניין של חוק התמרוקים שהבאתם בחוק ההסדרים.

תוסיפו סעיף שאתם מחייבים את משרד הבריאות ליבוא מקביל של מוצרי

אין כאן שאלה בכלל. אתם יכולים לעשות את זה, להכניס את זה כאן בפנים. משרד הבריאות התנגד. הוא טען שפתאום אם אנחנו נלך לפי התקנים האירופאיים

רוויזיה. הסתייגות מספר 47. בסעיף 36(2),

אחרי "סירוב בלתי סביר" יבוא "כאשר מסרבים".

האירופאי הוא לא פחות טוב מהתקן הישראלי. לא נראה לי שהיו בעיות עד כה.

אתה צריך לבין שאני לא אוותר לכם עד שתעשו את זה. אני לא אוותר לכם עד שתפתחו את היבוא המקביל למוצרי תינוקות.

כל הזמן היא עם התמרוקים. אנחנו עוברים במקבץ להסתייגות מספר 68. איך 68? מה קרה עם כל ה-50? הן במקבץ.

בסעיף 36(2), סעיף 28א(ג2), במקום "סירוב" יבוא "כאשר אדם אומר לא".

צריך להבין שבסוף כל העבודה הזו עלולה לרדת לטמיון וזאת אחריות שלכם עכשיו, אחרי שישה חודשים, לדאוג לכנס את הוועדה

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 76. במקום "פסקה" יבוא "סעיף". אם הייתם מביאים את זה כבשורה, רביבו, זה בדיוק העניין שאמרתי לכם

אני חייבת להגיד שהפתק שטיבי השאיר כאן אתמול היה מאוד נחמד. רביבו, השתלטת על המקום.

אחמד טיבי השאיר פתק לרביבו: "זה המקום שלי עם הציוד שלי, נא לא לכבוש". מי בעד קבלת ההסתייגות?

שאלתי אותך מתי פעם אחרונה קנית מוצרי תינוקות ואמרת לפני 13 שנים.

לפני כמעט 13 שנים. אתה יודע איזו עלייה מטורפת הייתה רק בחודשים האחרונים? אני יודעת כי שיש לי שלושה תינוקות.

כל אישה כזאת היא סופר וומן אמיתית. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 124. במקום "כאפליה כאמור" יבוא "תיחשב למפלה". מה ההבדל?

אני רוצה להבין בדיוק. אני אומר יותר מזה. אתם מסוגלים רק לדמיין כמה מוצרי תינוקות אני צריכה לרכוש לשלוש תינוקות.

אנחנו באמצע ההסתייגויות עכשיו. לא לדבר. אימהות צעירות, יש להן שיח על הדברים של החיים עצמם. מי בעד

אני אומרת שהפתרון לכל הוא לפתוח את היבוא המקביל. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

גם אתמול דיברנו על כך שנעשה הכול כדי לעזור להם. בדיוק.

אחמד, אנחנו ניזום ביחד דברים שהם לטובתם. אני כל הזמן איתם ואני מתכוון להמשיך בכך. אבל לפני שתתקבל ההחלטה. זה משהו אחר. זה על ייעוץ פנסיוני. אני יודעת.

מי בעד קבלת ההסתייגות?

רוויזיה. הסתייגות מספר 2. ב-28א(ג) במקום "להתקשר" יבוא "להתקשר בכתב או בעל פה". אנחנו סיכמנו שנעביר את זה כי אחרת זה שוב היה נתקע לעוד חמש שנים, נעביר את כל מוצרי התמרוקים האחרים ובמוצרי תינוקות תהיה ועדה שתאסוף

כבר אמרתי מי בעד. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. בסעיף 5, במקום "הממונה"

אתמול היו ראשי רשויות על השולחן.

אתי עטיה כאן ואני רוצה להסביר לה.

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 10. "שינויים אלה ייכנסו לתוקף לאחר דיון בוועדת הכספים בדבר תוכנית ...".

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 4. במקום "סירוב בלתי סביר" יבוא "אינו רשאי לסרב". מי בעד?

ולכן אני אומר אדוני היושב ראש שהממשלה הזאת מזניחה את העצמאים. העצמאים מחכים גם היום לדמי אבטלה לעצמאים.

אני מוכן לקדם את זה. מי בעד קבלת ההסתייגות?

." יבוא "מספר לקוחות בני אותה משפחה באותה עסקה". אני אמשיך את דבריו החכמים של ידידי בליאק. בקדנציה הקודמת הגשתי את הצעת החוק נוהל לחיצת כפתור עבור עסקים, אחרי מה שראינו

קודם כל הכרה בעסקים ובמשפחות שלהם.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

אחרי המילה "עסקה" יבוא "מספר עסקאות כחבילה". מי בעד קבלת

אני קורא את זה מהפירוט של ההסכמים הקואליציוניים. משרד ראש הממשלה - לבירור יהדות, 2 מיליון שקלים בשנת 2023 ו-3.5

כאן אני רוצה להסביר ולומר שבמקום דמי אבטלה לעצמאים, אתם מעבירים 2 מיליון שקלים לוועד מקומי חברון. במקום

איפה אגף התקציבים? מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

מבוססת". במקום דמי

אתם צוחקים לי עכשיו בפנים אבל אלה כספי ציבור והציבור רואה הכול.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

אנחנו מצביעים על ההסתייגות שאלה הסתייגויות

אני כבר יומיים מדברת על אוכל לתינוקות. אני רוצה לדעת כל פעם מה הייתה תוצאת ההצבעה. בסדר. במקום

אני לא מצביע פעם נוספת.

אתה ביקשת רוויזיה?

אני ביקשתי. אם אתה שם רוויזיה, אני מסיר את הרוויזיה

יבוא " לבעל רישיון השייך לחברת האם או

אני קורא את הפירוט של ההסכמים הקואליציוניים. לתגבור החינוך החרדי במוסדות הפטור, 160 מיליון שקלים. לתגבור החינוך היסודי וחטיבות הביניים,

מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא

אתם לוקחים בכספים הקואליציוניים 12.5 מיליארד שקלים ולא מצאתם שקל אחד לעצמאים. שקל אחד, רועי כהן, לא מצאו לעצמאים.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות אחרונה. במקום "רשאי" יבוא "נדרש".

אתה לא צריך להילחם.

אתה יושב ראש ועדת הכספים. לא הגיעו לוועדות.

אתה לא צריך להילחם. אתה צריך לדרוש ותקבל אבל אתה לא דורש.

יש לי שתי בנות שלומדות בחינוך הממלכתי מזל טוב לך על הנין ואני מסתכל על ההסכמים הקואליציוניים ורואה ש-85 מיליון שקלים למינהל החינוך הדתי בשנת 2023 ועוד 85 מיליון שקלים ב-2024. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

יבוא "גוף מוסדי שמסרב להתקשר, יתקשר בכתב או בעל פה ויידרש למלא פרוטוקול סיום התקשרות". מההסכמים הקואליציוניים אני מבין שלבנות שלי לא נשאר כאן שום דבר. לחינוך הממלכתי לא נשאר כאן שום דבר. אתם לוקחים

אני לא אעבור לליכוד כי הליכוד זנח את מעמד הביניים, זנח את החינוך הממלכתי, הליכוד נותן 12.5 מיליארד שקלים לצרכים הקואליציוניים.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא

בואי נלך ביחד לחפש אותם באולם ירושלים. משאים ומתנים מאחורי הקלעים כשאף אחד לא ידוע. נשמח לקבל על זה תגובה גם משר האוצר, אולי מרביבו, אם זה נוח לכם. את רוצה עכשיו את

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

במקום המילים "היה לממונה יסוד סביר להניח"

אני רוצה להסביר. יש כאן כסף למשרד המורשת, משרד מיותר ופיקטיבי. אני מציע לכם לקחת את הכסף הזה מהכספים הקואליציוניים. אני מבקש אותו בשביל העצמאים,

העיקר בתקציב המדינה אתם צריכים אותם. רוויזיה על הקודמת. נשמח לדעת אם נסגר דיל. בסעיף המטרה.

מי בעד

"מטרת תיקון זה להכשיר הסדרים כובלים

עאידה, עוסקים בהסתייגויות שלך. פינדרוס מייצג אתכם. עכשיו ניתן לעאידה לנמק את

למליאה. כשאתה אומר נפלו ולא נתקבלו, בדרך כלל אני חוששת. אני רק אגיד משפט אחד. אני יודעת שלצערי הרב החוק הזה מתעסק בנושא של היועצים

יעשו את העבודה שלהם נאמנה ובאופן אובייקטיבי וכולי. אבל חשוב לי לומר

במקום "יועץ פנסיוני" יבוא "בעל רישיון". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. אחרי "לקוח"

על הסכם שאינו רווחי". מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

עאידה, את לא רוצה להסביר את ההסתייגויות שלך? למה את לא מנמקת?

או שמשתלם להם לא להבין. נכון.

אני באמת לא הבנתי. תנמקי אותן.

אנחנו אחרי זה.

למה אחרי זה?

הייתם אחרי כשלא הייתי

אם תסתכלו על כל ההסתייגויות, הן דווקא מתייחסות לעניין של אי התקשרות בלתי סבירה

זה הכניס אותך ללחץ?

אני חייב להגיד לך שהוא היה מעדיף שלא תברך אותו. מזל שאין אצלם פריימריז. הכול בסדר. גם אותך אדוני אני מברך. הדבר החשוב ביותר הוא כמובן לחזק - - - נגמר

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה במקום "גוף מוסדי יודיע בכתב ליועץ"

אני יודע. אני רוצה לזכות את הרבים. הגיעה לידיי הטיוטה המרשימה

מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי נמנע?

ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. גם אני מבקשת להגיש רוויזיה על הכול. בסעיף 28א בפסקה (1), במקומה

רוויזיה. אני לא מבין למה אתה נותן לנמק הסתייגויות שלא קשורות לחוק. המילה "לפיו"

אני רק מבקש להשתדל להביא נימוקים על החוק. לא להביא דברים אחרים. יש נוהל הסתייגויות מאוד ברור. ההסתייגויות שאני מעלה, הנימוקים מאוד קשורים.

לא אדוני, סליחה, לא. אדוני, 30 שניות. מי נגד?

אתה לא אוהב את מה שאומרים לך,

לא נעים לא לשמוע.

אדוני היושב ראש, אני מוותר על ה-30 שניות כדי לתת לך לומר ל-1.2 מיליון

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. מה אתם עושים עם המגזר היחיד שלא מעניין אתכם, הגמלאים?

אנחנו בעד העצמת הדרג הפוליטי. אנחנו רק לא מצליחים להבין על איזה שר

תודה רבה.

אנחנו שמחים לראות אותך כאן. בשעה 12:50 אנחנו נצביע בעזרת השם על כל הרוויזיות. יהיה אפשר לנמק רוויזיות?